שלום

התשע"ט,

הרווחה והבריאות בנושא הצעת תקנות זכויות החולה (תשלום מרבי בעד מסירת העתק רשומה רפואית או עיון בה).

היות ודנו בזה רבות אני בעד לעבור ישר להקראה. שלום, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, ותודה שכחבר אתה לא משאיר אותי אף פעם

זה מחכה והוא נעלם. אתם שמים את העוצמה של המערכת מול היכולת של האזרח הפשוט. תמיד כשאני מתלבט בין אזרח לבין מערכת, אני נוטה ללכת לכיוון האזרח.

לפי העניין, גיליון מחלה וגיליון מיון, (2)

תוצאות הבדיקה,

שבוצעה שלא במסגרת אשפוז"; מחקנו בפסקה (3) את "מרשמים והפניות"

אתה שואל האם ויתור הסודיות חל גם לגבי

נניח שאני המוסד לביטוח לאומי, אני מחזיק למשל בקשת נכות או דברים אחרים

על קרוב משפחה וכו', אבל יש

"תחילה 5. תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.

הוראות תקנות אלה יחולו על רשומה רפואית שנוצרה מיום כ"ה

כל תקליטור (דיסק) נוסף 0 4. תשלום מצטבר

שהתבקשו בבקשה אחת 50 עכשיו יש כל מיני תיקונים והסכמות שאני מבינה

בבקשה.

היא פשוט תביא כתב ויתור סודיות ותקבל את המידע. כך הן מבקשות היום את המידע וזה בסדר. אז יש ויתור סודיות של האזרח? יש ויתור

זו אחריות של האזרח שתהיה לו רשומה ממוחשבת?

אז למה זה על חשבון האזרח? בשביל שהם ילכו לארכיון להוציא מהתיק שלו? אני לא מבין. אם הקופה לא הספיקה

הבאתי את הדוגמה היותר קשה.

חלק מהסריקות שנעשות היום של סטריפים,

נעשים בדיוק במכונה הזאת שמצלמת את התכנונים, אז אנחנו מכירים את הכול ובדקנו. מדובר בפרויקטים של עשרות-מיליוני

כמו שאמרתי, למעלה מ-50 מיליון תיקים - - - אבל אתם לא חייבים לספק עשרות שנים אחורה. אני כן חייב

אני מקבל. ההבנה השנייה הייתה שאנחנו הולכים פה למהלך שאנחנו לא רוצים שהוא ייצר איזשהו גירעון מובנה או גירעון גדול יותר עבור הקופות. לכן הגענו לפשרה והפשרה הייתה איזושהי חלוקה

לא, זה לא 5%. זה 5% מהכסף, זה 15% מהפעילות.

ה-85% יכולים לכסות את ההבדל.

מכבי שירותי בריאות.

מוסרים המון תיקים רפואיים לחברים במהלך

מה שאנחנו רוצים לעשות בתקנות הללו זה לייצר

יש מחירון במשרד הבריאות, כן. אני לא מכיר אותו. למה לא הבאתם אותו? למה לא שמתם אותו כנספח?

נכון, זה מגיע לסכומים גבוהים. זה נכון שהמחירון הוא לא בדיוק הדיפולט של התקנות האלה, אבל אני כן רוצה להחזיר אותנו לנימוק המרכזי שבעצם הרשומה הידנית היום היא בשוליים.

אין הרבה מידע ששמור כבר באופן ידני,

במקרה הזה,

או הטיפול, או הרשומה, כשהוא מסיים את הטיפול ללא תשלום. הוא בא אלי אחרי שהוא איבד את אותה

אבל במקרה הזה הם מוציאים את הרשומה מהארכיון ומצלמים אותה. רשומות מעבדה אני לא רואה שום סיבה בעולם לשלם על רשומה של מעבדה, למרות שאני מבקש פעם שנייה את תוצאת בדיקת הדם.

אתה מעביר את הכרטיס שלך וזה נותן לך את התשובה. אם אני רוצה העתק של זה,

הן לא תהיינה עכשיו בתקנות כי זה לא התהליך שהוסכם וסודר אבל זה נכנס לתוך תכנית העבודה, התמחור, וביחד עם הקופות נביא לפתרון גם שם.

שזה לא יעלה על המחירון של המשרד היום.

כן, בכל מקרה.

אני לא יודעת אם ללא הגבלת עמודים. יש הגבלת עמודים במחירון.

ויכוח.

הרשומות הרפואיות שייכנסו למחירון

כמסוכם בין המשרדים ובין הקופות,

אגב. היא הייתה בנוסח המקורי של התקנות. נכון, אבל לא בנוסח המוסכם. אנחנו ניכנס לתהליך של תמחור עם הקופות ועם משרד הבריאות - - - בהתייעצות עם

אבל הם חיים עם העלויות האלה היום. אני מציע שנגביל את זה, כמו שאומר חברי חאג' יחיא, עד שישה חודשים. התחילה של זה עד שישה חודשים? לא, אנחנו מדברים על ועדת

אנחנו מבקשים שתעשו את הבדיקה הנדרשת זה לתקופה של שנה,

ובתקופה הזאת אתם תביאו את ההסדר החדש אחרי שתעשו את החישובים הנדרשים. עד אז יעבדו לפי המתכונת הקיימת היום? לפי הקיימת היום. לא הבנתי מה זה

רציתי להזכיר שהנושא של תחימת השנים היה חשוב לנו,

בעיקר כדי למנוע את הזליגה של

שישתמשו בעצם במבוטח להביא את החומר. הן בדרך כלל רוצות תקופות ארוכות והמבוטח בדרך כלל צריך את זה לצרכים שלו לתקופות קצרות. אנחנו קבענו מגבלת זמן. אז ביקשנו שזה יהיה בתוקף אנחנו רצינו שלוש שנים, משרד הבריאות רצה חמש שנים, אבל זה פחות או יותר להגביל את התקופה.

לשתי הרשומות, גם לרשומה ידנית וגם דיגיטלית? לשתי הרשומות עד חמש שנים אחורה. כן, בבקשה. שתי נקודות קצרות: נקודה אחת, יש מידע שמוגדר כמידע רגיש, למשל מידע על בריאות הנפש, מידע על הפסקות הריון וכו'. את המידע הזה אנחנו צריכים להפיק כרשומה עצמאית אני לא מדבר אפילו על התמחור אלא שהתקנות כרגע שותקות בעניין הזה וזה יוצר בעיה.

כי כל ההוראות לגבי היצירה של הרשומות האלה שותקות כרגע - - - משרד הבריאות, קבעתם מחירון? תתייחסי, בבקשה. התשובה היא לא. גם יותר מזה, קבענו במסגרת התקנות האלה שרשומה רפואית כוללת את כל המידע הרפואי של אדם בקופה, ואם יש מעט אנשים שיש להם רשומות יותר רגישות ודורשות טיפול מיוחד אז יעשו את הטיפול המיוחד ביחס למעט האנשים האלה. אז צריך לתת לזה ביטוי בתקנות, אחרת לא נהיה מוסמכים. לא צריך, יש הגדרת רשומה. לא צריך. כשיבוא אדם מיופה כוח אני צריך ייפוי כוח מיוחד,

לבריאות הנפש. חבר'ה, אי אפשר לקיים דיון כך. לא קיבלתם את רשות הדיבור. חיכיתי הרבה עד שקיבלתי רשות דיבור. קיבלתם רשות דיבור, הפסקתם, גמרנו, עברנו לנקודה אחרת. לגבי הרשומות שלא יחשבו שבדיקת דם זו רשומה, בריאות הנפש זה רשומה וכל מיני בדיקות אחרות זה רשומות, חמש רשומות כפול "איקס". זה דבר אחד.

לגבי אנשים נכים למשל, האם הם צריכים גם לשלם אותו דבר?

לגבי הנכים זה אותו דבר.

הנקודה השנייה היא לגבי אדם שנפטר. התקנות כרגע מאפשרות לקרובים של אדם שנפטר לקבל מידע וזה בסדר. בדיון המקצועי שעשינו, עם היועצת המשפטית לוועדה גם, דיברנו על כך שזה יוגבל למשך זמן של 30 יום לאחר הפטירה, שהרי לאחר הפטירה אנשים כבר לא צריכים את התיק לצורך רפואי אלא צרכים אחרים, ודיברנו על כך שזה יימסר לקרוב אחד ולא יבואו שבעה ילדים וכל אחד יקבל את אותן הרשומות. אלה דברים שהוסכמו כבר, הוסכמו עם היועצת המשפטית ומשרד הבריאות. מלחמות הירושה. יש לנו נוסח שאני אקריא אותו שכתבנו יחד אתך: "הוראות תקנה זו החלות לעניין אפוטרופוס יחולו גם לעניין קרוב של מטופל שנפטר, לגבי בקשה שהגיש קרוב אחד כאמור לקבלת רשומה רפואית המתייחסת לטיפולים הרפואיים בששת החודשים שקדמו לפטירה. ואפשר להוסיף כאן: "ובלבד שהבקשה הוגשה בתוך 30 ימים מיום הפטירה". אני לא מבין. זה נראה נחמד אבל לא עוזר לפתור בעיות משפחתיות. מה יקרה כשההוא שמקבל פעם ראשונה לא מדבר עם מספר שש בבית? אז ישלמו את המחיר המלא. הרי אנחנו לא מונעים את המידע. זה רק לגבי השאלה מי יקבל את התשלום המופחת. אי אפשר לקבוע שכל קרובי המשפחה יקבלו כולם יבוא כל אחד ויבקש בנפרד את המידע את הרשומות במחיר המופחת. בדרך כלל הסיטואציה היא שיש קרובים שנמצאים ליד האדם שנפטר והם פשוט רוצים מיד לקבל את המידע - - - הקודם זוכה. זו המשמעות. אחרים יקבלו וישלמו. האחרים גם יכולים לקבל,

הקודם זוכה עם ההפחתה. סיכמנו, רק הראשון מקבל

אדוני, כיוון שהרשומה הידנית תהיה לפי מחיר שיקבע בידי ועדת מחירים אז לא צריך בתקנה 3 את תקנת משנה (ב) ולא צריך את המחיר המרבי כי אין לנו מגבלה.

ב-2(א)(ב). מה זה 2(א)(ב)? "לעניין תקנות אלה יראו כל אחת מאלה כיחידה אחת של רשומה רפואית..." לא,

זה נשאר רשומה רפואית אחת, זה לא קשור למחיר. זה לא קשור למחיר, זה הוראות כלליות. ברשותכם, אנחנו לא נוכל לחיות עם הגדרת סעיף 2(א)(2). דיברנו על זה גם. זו שאלה שבדיוק עליה ועדת המחירים תצטרך לדבר. אנחנו מדברים על הגדרה של תיק רפואי ואני אסביר שכשיש תיק רפואי פיזי מקרדיולוג ותיק רפואי פיזי מאורתופד - - - סליחה, זה נושא שנדון כבר. דיברתם על העניין הזה.

רציתם שכל מחוז שלכם, כל טיפול, כל יחידה, אבל זה נדון כבר ועמדתכם לא התקבלה. אני רוצה לומר שזה חלק ממה שוועדת המחירים תצטרך לדון בו בשביל להבין מה העלויות האמיתיות של הפקת רשומה. אז היא תקבע מחיר בהתאם לזה, בסדר, אבל ההגדרה לא תשתנה. אני בעד

הנוסח הוא ברור. הנוסח הוא כפי שקראה היועצת המשפטית שלנו. אני רוצה לעבור להצבעה. מי בעד התקנות כפי שהובאו ותוקנו במהלך הדיונים בוועדה? מי נגד? הצבעה בעד, פה אחד הצעת תקנות זכויות החולה (תשלום מרבי בעד מסירת העתק רשומה רפואית או עיון בה), התשע"ח -2018, נתקבלה.

החשובות האלה שהן באמת לטובת מטופלים במדינת ישראל.

מבקשת גם להודות לקופות החולים שעשו

שאזרחים יוכלו לממש את הזכות שלהם לקבל העתק רשומה. חברים, אני רוצה להודות לקופות, כאחד שגם השתמש בשירות של אחת מכן, על כל השירותים שאתן נותנות. אני הרגשתי את השינוי המהותי של הדיגיטלי. אני אומר לכם, יש לי קצת ותק, אני 50 ומשהו שנה באותה קופה, אז אני יכול להגיד לכם שיש שינוי מהותי מדהים בנושא הזה של השירות הדיגיטלי. אני לא הולך יותר עם ניירות כי אני מאלה שמאבד אותה. כעת אני מגיע וכולם יודעים להוציא את זה דיגיטלית חוץ ממה שסיפרתי,

שכבר פג תוקפה של ההפניה, אבל מצאו פתרון בסוף. תודה, תמשיכו לשרת היטב את האזרחים כי כל הבריאות שלנו תלויה בכם. תודה, הישיבה

הישיבה ננעלה בשעה 13:55.